שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הצעת תקנות התקנים (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי), התשפ"א-2020. משרד הכלכלה, בבקשה.

התקנות מדברות על סעיף 16יז(ה) לחוק התקנים, שלפי סעיף זה הממונה על התקינה והטלת עיצום כספי לפי חוק התקנים רשאי לפרסם דבר הטלת עיצום כספי, מהות הפרה בשלה הוטל עיצום כספי, סכום העיצום הכספי שהוטל, אם היו הפחתות אז סכומן, ופרטים אודות המפר, שם המפר אם הוא תאגיד בלבד. סעיף משנה (ה) אומר: "פרסום באתר האינטרנט של המשרד כאמור בסעיף קטן (א) בנוגע לעיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובנוגע לעיצום כספי שהוטל על יחיד, שנתיים,

בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות בדבר הדרכים שימנעו, ככל הניתן, את אפשרות העיון בפרטים שפורסמו לפי סעיף קטן (א), לאחר שחלפה תקופת הפרסום האמורה, לא הותקנו תקנות כאמור, לא יהיה הממונה רשאי לפרסם באתר האינטרנט כאמור בסעיף קטן (א)". יש את הפנייה של שר הכלכלה ליושב-ראש ועדת הכלכלה, חה"כ יעקב מרגי: "בקשה לדיון בתקנות התקנים (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי)". במכתב השר נקבע כי בהתאם לסעיף 16יז(ה) ו-25 לחוק התקנים, הריני מבקש לפנות לקבלת אישור ועדת הכלכלה של הכנסה להתקנת התקנות שבנדון אשר קובעות את ההוראות בדבר הדרכים שימנעו, ככל הניתן, את אפשרות העיון בפרטים שפורסמו לפי סעיף קטן 16יז(א) לחוק התקנים, לאחר שחלפה תקופה הפרסום, כמפורט בסעיף קטן (ה). נציין כי התקבל אישורו של שר המשפטים בדבר קיום התייעצות עמו לעניין התקנת התקנות דנן. מצ״ב האישור. עוד נזכיר כי טיוטת התקנות המצורפת פורסמה להערות הציבור ולא נתקבלו הערות.

נודה לקיים את הדיון בתקנות בוועדה בהקדם האפשרי. גם הונחו על שולחן הוועדה תקנות התקנים (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי), התשפ"א-2020. התקנות אומרות: "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16יז(ה) ו-25 לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן,

בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הגדרות 1. בתקנות אלה, "אתר האינטרנט" אתר האינטרנט של המשרד, "חומר מחשב", "מחשב" כהגדרתם בחוק המחשבים,

"פרטים" פרטים בנוגע להטלת עיצום כספי, כמפורט בסעיף 16יז(א) לחוק. יישום אמצעים טכנולוגיים בפרסום פרטים באתר האינטרנט 2. בפרסום פרטים באתר האינטרנט, בתקופת הפרסום הקבועה בסעיף 16יז(ה) לחוק, המשרד יישם אמצעים טכנולוגיים נאותים, מתקדמים ומקובלים כדי להביא, ככל האפשר, למניעת אפשרות לאיתור הפרטים דרך אתר האינטרנט של המשרד, בתום תקופת הפרסום הקבועה בסעיף 16יז(ה) לחוק, למניעת אפשרות להעתקת הפרטים באופן ממוחשב, להקניית הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב." ההערה היחידה שיש לנו היא לעניין הפתיח לתקנות, הסעיפים שמכוחם הם מותקנות. בפתיח צוין גם סעיף 25 לחוק שהוא סעיף כללי ולהבנתנו הוא מיותר. אני יודע שגם עמדת במשרד המשפטים, המחלקה להבניית החקיקה, סבורים שאין צורך לציין את הסעיף הזה. אני מציע שאנחנו נבדוק את העניין עם משרד המשפטים, האם אכן יש צורך בציון 25 בפתיח. אוקיי. לצערי נציגי הלשכה המשפטית לא הצליחו להתחבר בזום. מן הראוי היה שהם היו מגיעים לכאן. מקובל שנציג הלשכה המשפטית של המשרד שמביא את התקנות לאישור הוועדה מגיע לכאן ומציג את התקנות בפני הוועדה. אני חושב שההתנהלות הזו היא לא התנהלות תקינה, בוודאי כשהוא גם לא מגיע לכאן וגם לא מחובר בזום. ביקשנו שיגיע פיזית נציג והם בחרו לא להגיע. אני יודע שהם נמצאים בהמתנה. הם כל הזמן שאלו אותי מתי הדיון בוועדה עולה בזום ואמרתי להם שאני מחכה בדיוק כמוהם. יש שאלות מעבר לסעיף 25 לחוק? אם נדרשים הסברים מקצועיים אשמח לתת. יש הערות לתקנות? שלום לכולם. הייתה פה איזו תקלה טכנית שמנעה ממני להצטרף. התקנות האלה,

עוד ב-2018 ומבחינתו הנוסח הזה עומד. רצינו לקדם את זה,

אין לך הערות?